הממשלה: הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 9(א)(6) לחוק הממשלה, הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 9(א)(8) לחוק הממשלה, הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 9(א)(7)

חבר הכנסת יריב לוין. אין צורך באישור ההודעות, זאת רק ההודעה.

מה שנותר לנו זה להזמין את חברת הכנסת ציפי חוטובלי להצהרת אמונים. אולי אני צריך להתקשר לממלא מקום שר החוץ,

אני מסתמך על ההודעה של השר המקשר.